שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הדיון. התכנסנו לדון ספציפית בנושא תקנות מספר 9, שבעיקר עוסקות בחזרתם ללימודים של כיתות ה' ו-ו'. אני מייד אעשה סדר ואגיד מה הדברים שחשוב לנו מאוד להתייחס אליהם כשינויים נדרשים בהמשך, אבל אסביר את העניין הטכני-משפטי, לפני שניכנס למהות. כיתות ה'-ו' זה התקנות - זה שקיבלנו היום. אני מזכיר לכם שבעקבות הפרצה או הצורך שלנו לעשות וידוא בנושא הקנסות אז חשוב לנו לאשר כל פעם את התקנות ולא להגיע למצב שזה נפתח עוד פעם, לא לאשר או לדרוש שינויים, אבל בהקשר הזה לא להשאיר את זה פתוח, בלי הצבעה. לכן אנחנו נצביע על תקנות 9. מחר אנחנו מקיימים דיון נפרד על תקנות מספר 10 כשבעצם מדברות על התיכון, כשברקע ברור לנו שיגיעו גם התקנות הבאות, הסעיף הבא, על חטיבת הביניים, כיתות ז'-ט'. זה בהיבט המשפטי. בעניין המהותי אני רוצה לומר: אני באמת שמח, בכנות, שאחרי הרבה מאוד זמן, חודשים, של שיחות בוועדה, של שיח ורעיונות שלי תחת כל עץ רענן ובכל מקום שאפשר שצריך להחזיר את מערכת החינוך לפעולה, לאט לאט יותר ויותר אנשים הצטרפו לשיח הזה, גם שר החינוך. בהקשר הזה אני מברך על הדחיפה ועל ההליכה קדימה ולא ההישארות במדרון האחורי, שצריך להחזיר את התלמידים ובהקדם, תחת מתווים הדוקים עם שמירה קפדנית על הבריאות. אני חושב גם שבאופן יחסי אנחנו רואים הצלחה הרבה יותר גדולה מההימורים של ההתחלה ראינו את זה בגנים, אנחנו רואים את זה בכיתות א' עד ד', ודאי גם תכף נקבל את הנתונים על שאר הגילאים ונראה שבתקווה גדולה התחלואה לא עלתה כמו שהיא עלתה ב-1 לספטמבר. אז פתחו את הכול, ועכשיו פתחו את זה בצורה יותר מבוקרת. ואני חושב שאחת המטרות שלנו היא להגדיר את המערכת החינוכית כחיונית, כדי שאם יהיה חס וחלילה, לא עלינו, סגר שלישי מערכת החינוך תישאר פתוחה, התלמידים והתלמידות לא יחזרו לבית. יכול להיות שנצמצם פעילות כדי לוודא שאנחנו מותאמים לסגר, אבל בוודאי לא לסגור עוד פעם את המערכת. חלק מהביקורות שאנחנו שומעים מהשטח והניסיון שלנו להתאים את מה שקורה במציאות להחלטות הקבינט יש כמה דברים שאנחנו רוצים לוודא, שקבינט הקורונה ייקח בחשבון.

כמובן לאשר כמה שיותר מהר באופן רשמי את החזרה של כיתות ז'-ט', זה מאוד מאוד חשוב. זה עדיין כמה מאות אלפי תלמידים שעדיין לא יצאו מהריבוע, שעדיין בזום, ובאמת באמת בתקווה גדולה שהם יוכלו לחזור ביום ראשון, ושהקבינט יחליט על כך ממש מחר או מחרתיים. נושא שני שאנחנו מקבלים עליו פניות מכול מקום וגם יש בו המון היגיון זו הבקשה שלנו,

עוד איזושהי אפשרות למפעילים חיצוניים למישהו שמגיע מחוץ לבית הספר לפגוש את התלמידים, כמובן עם מינימום מעברים בין בתי ספר,

מאוד חשוב לנו להתחיל להרחיב מעט יותר את האפשרויות החינוכיות שהתלמידים האלה יכולים לקבל, ולא להישאר רק במסגרת השיעורים המקצועיים שכרגע הם מקבלים. זה יכול להיות מישהו מתוך בית הספר, מהצוות הקבוע יש גם הרבה כאלה. אבל העיקר, בתקווה שהקבינט ישמע אותנו ויאפשר עוד איזשהו פתח למפעילים נוספים. בנוסף יש את המגבלה הקשוחה שיש בה היגיון אבל חייבים לדון בה של שתי קפסולות, שתי קבוצות הרבה מאוד מנהלי בית ספר, ואני מדבר ספציפית על התיכון שזה יותר רלוונטי לדיון של מחר של תקנת 10, אבל אני רוצה שכולם יבינו את זה. מאוד מאוד קשה למנהלים להצליח לתמרן רק בתוך שתי קבוצות. זה מייצר מגבלה אולי חריפה מדי, ולכן נשמע ממנהלים,

אבל זה משהו שמחר בדיון אנחנו רוצים לבדוק אם יש אפשרות לעשות בו שינוי. יכול להיות שנקבל קריאת כיוון מהקבינט שהוא מוכן לדון בזה. אבל זה נושא מאוד משמעותי. הנושא היותר כבד הוא כמובן כל מודל הרמזור בעיקר בדיקה האם ההתאמה למערכת החינוך ואגב, הראשון שדרש את זה הוא שר הביטחון בני גנץ, ויזהר שי ולשמחתי גם השר גלנט הבין שצריך לקחת לשם את מערכת החינוך, זה מייצר אפשרויות פתיחה מאוד משמעותיות. אני מקווה שאנחנו מצליחים לשים לב שזה לא פוגע ברשויות יותר מוחלשות, שהיכולת שלהם מן הסתם להתמודד עם כל המגיפה היא יותר דלה, ואז הם יכולים למצוא את עצמם מוגדרים אדומים או כתומים, והמערכת שלהם תישאר סגורה. אז כמו שאמרו אצלנו: ירוק ונאפשר לו, אדום ונעזור לו רק צריך לוודא שעוזרים לערים האדומות כדי שהן יוכלו לייצר שם חינוך כמו שצריך. אז אלה בעצם ארבעת הסעיפים המשמעותיים: החזרת ז'-ט', בדיקה של מודל הרמזור, אפשרות למפעילים חיצוניים ושאלה מחודשת לגבי המגבלה של שתי הקפסולות. נשמע כאן גורמים שאולי יציפו נקודות מסוימות שאנחנו לא מודעים להן, אבל אלה הדברים המרכזיים שאנחנו סימנו. נושא חשוב עצרתי עכשיו בחוץ, יש חבר'ה מהצופים שמתכוננים להיות שם ימים שלמים כך הם אמרו לי. אני מציע ומבקש שנעלה פה בהקדם את סוגיית תנועות הנוער. לא יכול להיות שתנועות הנוער מושבתות כמעט לחלוטין. זה אסון. כולנו יודעים למה זה גורם. זה מגדיל את הצרות הצרורות שקיימות גם ככה בעניינים של אלכוהוליזם וסמים וכל מה שנובע מפנאי שאין מה לעשות בו מפני שהכול סגור. תנועות הנוער, אני לא מפתיע פה אף אחד, כל תנועות הנוער זה

הנוער ככלל, בלי קשר אם לעמדותיהן הן MUST לא יכול להיות שהן ככה מופקרות. רק תיקון סמנטי מהותי כשאתה אומר תנועות נוער זה תמיד תנועות וארגוני נוער, כי בעצם הם נותנים אותו מענה,

הן שונות אבל הם נותנים מענה דומה כי אם מישהו הולך לנוער מד"א או ל "אחריי", שהוא ארגון נוער, הוא מקבל חינוכית מענים דומים, למרות ההבדל. אבל חד משמעית מסכים אתך בהחלט. הוספתי את זה לרשימה אם כי יש לומר שזה לא בתוך התקנות האלה שעוסקות בחינוך הפורמלי.

כתפיסה מהותית, חד משמעית הגיע הזמן. יכול להיות שמחר נוכל להקדיש לזה, לבדיקה של הנושא הזה של המתווה של הבלתי פורמלי. אני רק רוצה להבהיר שהנושא של תנועות הנוער הוא כן חלק מהתקנות האלה. כרגע הוא לא אפשרי באמת, כחלק מהכלל שלא מאפשר הפעלת מוסד המקיים פעילות חינוך. תנועת נוער גם נחשבת מוסד כזה, והיא לא אחד החריגים שהותרו. לכן כרגע הפעילות שלהם לא מותרת.

זה כן חלק מהתיקונים שאנחנו יכולים להציע מחר.

למעשה היום. תיקון מספר 9 מאריך את כל התקנות.

של הלשכה המשפטית, היא שכשיש סעיף שמאריך את כל התקנות כל התקנות נפתחות לדיון, בעצם. ומחר? מחר זה תיקון מספר 10 שאם נאשר היום אז תיקון מספר 10 הוא מוגבל, הוא רק על דברים מסוימים. הבנתי. אבל בכל מקרה התוקף של התקנות, גם 9 וגם 10 זה עד יום שבת. נכון. כך שבכל מקרה אנחנו יכולים להציג את אותם דברים שאנחנו דורשים לתקן. אפשר לתקן אותם אחרי זה.

אז במהות של הדיון אם אנחנו נגיד עכשיו שאנחנו רוצים להוסיף את הבלתי פורמלי או מחר זה לא משנה, כי גם ככה התקנות יצטרכו להשתנות. עקרונית אפשר לכאורה לא לאשר את הסעיף הזה,

כל הנושא של החינוך הבלתי פורמלי נפתח, אז זה לא משהו שאני משערת שתרצו לעשות.

נרצה, אבל אנחנו אחראים. - - - זה נושא חשוב מאוד. אנחנו פוגשים אין ספור תנועות וארגוני נוער, ומדברים אתי,

בלי סוף אנשים. אז אני רק אזכיר שבסיבובים הראשונים של הדיונים על התקנות היו לנו הרבה הערות על סעיפים שבעצם הרבה זמן לא נדונו, כי כל פעם פותחים ומביאים נושאים ספציפיים, אבל הייתה לנו הערה מהותית על הסעיף של האיסור על החינוך הבלתי פורמלי, שכמעט שם הכול קבוע בחוזר מנכ"ל ולא בתקנות. רצינו פירוט יותר גדול גם לגבי הקריטריונים - - - וקיבלנו או לא? לא, עדיין לא. הסעיף הזה לא נגעו בו, בינתיים. את מתכוונת לסעיף של ההתנדבות?

הסעיף של הבלתי פורמלי. יש שם שתי אפשרויות. האיסור על פעילות של בלתי פורמלי הוא בעצם מכוח תקנה 2, כרגע.

אבל יש לך תקנה שמאפשרת שני סוגים של פעילויות. כבר אומר לאיזו תקנה אני מתכוונת.

שעוסק בשתי האופציות של הרשויות המקומיות להפעיל - - - זה 28. אז 28 עוסק בפעילות חינוך בלתי פורמלית לפי סעיף 10ג' (9) ו-(13), שזה שתי אופציות מאוד מסוימות של הרשויות המקומיות להפעיל פעילות רווחה וכו', וזה הדבר היחידי שכרגע אפשרי, וגם כפי שאתם רואים זה "לצרכים ולמטרות שקבע המנהל הכללי של המשרד להשכלה גבוהה ומשלימה ובהתאם לתנאים שקבע ובכפוף להוראות המנהל". זאת אומרת, הכול פה ברמה של חוזר מנכ"ל. ההערה הייתה גם לגבי הפעילויות עצמן, שזו הערה מהותית מה צריך לפתוח ומה לא, אבל גם הערה לגבי זה שהרבה מהדברים האלה צריכים להיות ברמה של התקנות, הפרמטרים, ולא ברמה של חוזר מנכ"ל. אני חושבת שאפילו נאמר מצד הממשלה שיש להם כוונה לתקן את הסעיף הזה בנושא הזה. אוקיי. אז בעצם, אם נקבל את מבוקשנו אז בתקנות הבאות שמחר או מחרתיים יטופלו אנחנו אמורים לראות בזה - - - אם אכן יפתחו עוד דברים של הבלתי פורמלי אז כן. מתי זה אמור להתקבל? לא חייבים לקבל את זה, אבל הקבינט מתכנס מחר או מחרתיים, אני לא יודע סופית. בסוף השבוע הזה, כנראה. כרגע אני מנסה להבין מה בדיוק הבקשה של הוועדה.

שהאמירות האלה היו בשלבים מאוד מוקדמים, ובנושא הזה לא נעשה שינוי. אני גם אומרת שכרגע אין משהו על הפרק שעומד להשתנות בהקשר הזה, לפחות לא עכשיו בתיקון הקרוב. אני מנסה להבין את בקשת הוועדה, רק אם תוכלו לחדד. היו כל מיני הערות קודמות שאולי צריך לעשות בהן באמת דיון מחודש, אולי כשהתקנות החדשות יגיעו. למה שלא מחר? נזמין לכאן את נציגי החינוך הבלתי פורמלי, את התנועות והארגונים, נבין מה יש בתוך החוזר - - - אני רק אבהיר שהחוזר מתייחס לאותה פעילות שמותרת של רשויות מקומיות, פעילויות רווחתיות, דברים שהם באמת התנדבות לעזור לאדם במצוקה,

זה לא הפעילויות של תנועות הנוער. אבל ההערה הייתה עקרונית שבכל מקרה דברים מהסוג הזה צריכים להיות בתקנות ולא בחוזר מנכ"ל. לגבי הרחבת הפעילויות זה כמובן עניין של מדיניות. ברור, ברור.

נדון בזה בינינו עוד היום. בסדר גמור. האם מישהו ממשרד החינוך רוצה להתייחס? הייתי רוצה מאוד לשמוע מנהלי בתי ספר שנמצאים אתנו. אני רואה שגם השלטון המקומי פה. אני יותר בהקשר של האפשרות של תלמידי י"ג-י"ד שנמצאים במוסדות של צעירים בסיכון - - - זה פעילות המשך. אין לנו הערה על זה בתקנות. אתה יכול להיות שבע רצון, בקיצור. אבל אם אתה רוצה שאנחנו נעיר הערה, אני יכול גם לעשות את זה. לא, אני חושב שזה נכון. צעירים בסיכון, צעירים מאוכלוסייה של רקע סוציו-אקונומי קשה, אני חושב שצריך לעזור להם ככל שניתן. כרגע בתקנות מדובר על תלמידים שנמצאים במוסדות או בוגרי מוסדות של צעירים בסיכון. אני בעד. לי אין התייחסות לתקנות.

נשמעים מקוטעים. אין לי הערות. האם אתם לוקחים בחשבון את זה שמחר אנחנו רוצים להביא פה לשולחן לסדר היום אפשרויות לבחון חלק מהשינויים שדיברתי עליהם בהתחלה? לא כל כך שמענו אותך, והתנתקנו כמה פעמים. אז ברשותך אני אנסה להשלים כי היו בעיות תקשורת. אז אני אחזור. אני אגיד ארבעה דברים שאנחנו מתייחסים אליהם כמאוד משמעותיים, שצריך לקחת בחשבון ולשקול אם לעשות בהם שינוי. קודם כל, כמובן ההחזרה של כיתות ז'-ט', להחליט את זה מחר או מחרתיים ולאפשר להם לחזור כמה שיותר מהר, בתחילת השבוע הבא כמו שכבר נדון. דבר שני, וזו נקודה קריטית לאפשר איזושהי פעילות של מפעילים חיצוניים, גם אם זה מצוות בית הספר, אבל מעבר לשיעורים המקצועיים לתת שם פתח וטיפה להרחיב את האפשרויות האלה. נקודה שלישית אמרתי מקודם, הסיפור של שתי קפסולות מייצר הגבלה מאוד מאוד קשוחה שמקשה על מנהלי בתי הספר, ותכף נשמע. ממה שאני מבין זה ממש אירוע שמייצר להם חוסר יכולת להתמודד עם התקנות. אני מבין את ההיגיון הבריאותי אבל יכול להיות שברמת האיזון עברנו את הרף. הנושא הרביעי החינוך הבלתי פורמלי, תנועות וארגוני נוער להתחיל להבין שגם הם צריכים לחזור לפעילות כחלק מסך האפשרויות של הפתיחה. ברור לי שצריך למצוא את המודל, אם עושים את זה, שצריך להיות מודל מאוד מוקפד, אבל החניכים והחניכות לא היו בפעילות כבר חודשים ארוכים, וגם התנועות והארגונים עצמם קורסים כלכלית. כלומר, שני הדברים האלה ביחד מתחברים למציאת באמת בלתי אפשרית. אחד מזין את השני. כמובן. אז אלה ארבעת הדברים, והסיפור של מודל הרמזור נשמח לקבל חוות דעת עד כמה הוא מצליח לעבוד. ברור שכל הזמן זה נתון לשינויים, וזו התמודדות לא פשוטה גם לוועדת שרים לאזורים מוגבלים. זה אירוע מורכב שעוד לא התמודדנו אתו עד עכשיו במערכת החינוך. אז אלה חמשת הנקודות ארבעה מהם דברים לבדוק שינוי ואחד מהם לבדוק איך הוא מתפקד. אם את לוקחת את זה בחשבון אז בסדר גמור. אנחנו גם נדאג שזה יגיע לקבינט. בגלל שהמנהלים פה הם מבחינתי פקטור קריטי, אשמח מאוד לשמוע את אורית גור כהן.

קודם כל אני רוצה להגיד שכיף גדול לראות את התיכוניסטים חוזרים לכותלי בית הספר. תענוג לראות אותם וכיף לראות לבית הספר. אנחנו בטוח התגעגענו אליהם. אין ספק שהמענה הרגשי והחברתי נמצא בתוך המסגרת הלימודית. לגבי התקנות אני חושבת שכולם מבינים שהן מענה מעולה כדי להחזיר את הילדים בשביל המענה החברתי אבל בהחלט לא לסגירת פערים פדגוגיים. אנחנו היום מייצרים מצבים אפילו בדברים יצירתיים של קפסולות כאלה ואחרות שבעצם שברגע שצוות לימודי מגיע ללמד שכבה מסוימת, השכבות האחרות כבר לא לומדות עם אותו צוות לימודי בתוך בית הספר, כיוון שאותם מורים כבר לא יכולים ללמד אותם. בבית ספר שש שנתי זה עוד יותר אם יש מורים על הרצף, יותר ויותר שכבות - - -בעצם יכולות למוד רק מרחוק ולא מקרוב את אותם מקצועות. לצורך העניין, אם אנחנו את סדר העדיפויות שמנו באופן טבעי לטובת בחינות בגרות החורף אז אם אצלי בכיתה י"ב מגישים לחורף באזרחות ובמתמטיקה הצוותים האלה שמלמדים בדרך כלל יותר משני כיתות לא יכולים ללמד אף אחת מהשכבות האחרות מקרוב. המשמעות של זה אחת, עוד פעם שאנחנו עדיין ממשיכים בשכבות האחרות באותה צבירת פערים שהייתה קודם, ושתיים, כדי לייצר אפשרות להביא אותם לבית הספר אנחנו חייבים לעשות את זה בצורת ימים מרוכזים. הימים המרוכזים אומרים שאותן שכבות לא לומדות מקצועות באותם ימים והשכבות האחרות לא לומדות מרחוק עם אותם צוותים. אני מקווה שאני מספיק ברורה כדי להבין את המורכבות. לכן אני אומרת שאם למישהו נדמה שאנחנו מצליחים לייצר סגירת פערים בזה התשובה היא: לא. אנחנו מצליחים בהחלט לתת מענה לחלק ממקצועות הבגרות, ולתת מענה בעיקר חברתי-רגשי, שהוא מאוד מאוד חשוב, אני לא מזלזלת להפך, אנחנו לשם חתרנו ורצינו בזה, ואנחנו בכיוון. אבל לא לסגירת פערים. אני עוד פעם פונה למשרד החינוך ומנצלת את הפלטפורמה הזו כדי שיהיה מובן שחייבים לחשוב מחדש על הנושא של בחינות הבגרות, כדי להבין שהילדים לא יהיו מוכנים לבחינות הבגרות כפי שהן כרגע, לצמצם את המספר, לצמצם את ההיקף. אנחנו בפערים שלא ייסגרו בתקנות הנוכחיות, וחבל שנגיע ונמצא את עצמנו מול שוקת שבורה, ויפה שעה אחת קודם.

אני מסכים. בדיוק מקודם קבענו פה עוד דיון. הסיפור של הבגרויות הוא עדיין בפער אדיר. דיברנו על זה קודם, בדיון הקודם, בהקשר אחר. אבל הרי ברור לכולם שהילדים והילדות לא יגיעו מוכנים. עכשיו, או שנחליט את זה מהר, או שיהיה לחץ ואז יחליטו. אני לא רואה עוד אפשרות ואני מקווה שגם המשרד מבין את זה כל החלטה אחרת פשוט לא תהיה ריאלית. אז יפה שעה אחת קודם. תודה רבה. סמנכ"לית חינוך בשלטון המקומי, מיכל מנקס, נמצאת אתנו? שלום לכולם. אני לא אחזור על הדברים. אני רק רוצה לחזק את מה שאמרת בפתיח. אני חושב שזה רעיון נפלא להשאיר את מערכת החינוך פתוחה גם אם יהיה סגר זה בהחלט מפעל חיוני תרתי משמע. כמו ששמענו מאורית ומאנשים שאנחנו רואים יום יום ושעה שעה זה פשוט היה צעד גדול ונכון להחזיר את התלמידים למערכת. אני באמת מקווה שנמשיך בתוכנית ותלמידי כיתות ז' עד ט' יפקדו את בתי הספר ביום ראשון הקרוב. לא אחזור, אבל כן השטח רועש וגועש בנוגע להגבלה של המעברים בין הקבוצות. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם משרד החינוך, אנחנו בקשר עם מנהלי בתי הספר, ודאי שעם אגפי החינוך. הרעש הוא לא סתם כי מישהו מתפנק כי לא נוח לו זה בהחלט מעכב למידה, זה בהחלט פוגע בה. זה קשור גם לבגרויות. המחשבה הייתה שהילדים שיחזרו לספסל הלימודים ויפגשו את המורים שלהם בשיעורים פרונטליים ויוכלו להיעזר ולהצליח יותר בבחינות הבגרות היא טובה, היא נכונה, היא מוגבלת. אנחנו רואים שבהיקפים שנשארו לבחינות הבגרות ובמספרם, החשש הוא שהתלמידים לא יעמדו בעול הזה ובמטלות. אני מזכירה לכולם שלהבדיל מההשכלה הגבוהה וממקומות אחרים, לתלמידי התיכון יש תאריך סיום והוא מועד הגיוס שלהם.

אין זמן לחזור על דברים או להמשיך אותם. אני רוצה לומר מילה על פעילות הנוער תנועות וארגונים. אני יודעת על מהלכים שעשתה מועצת הנוער הארצית, מועצת התלמידים הארצית. יש פה נציג, ואני אאפשר להם להציג את הדברים. בצעד מדהים הם הגישו מתווה ביחד עם המשרד להשכלה גבוהה, ואני יודעת שקשובים אליהם במשרדים. אני מקווה שתהיה איזושהי פריצת דרך לטובת פעילות מפוקחת ומבוקרת שלהם, שהיא כל כך חשובה. וכמובן שאני אחזור ואומר שמודל הרמזור הוא המודל הנכון גם למערכת החינוך. אנחנו שומעים מראשי רשויות במגזרים השונים את שביעות הרצון מהעזרה של פיקוד העורף ומשרד הבריאות. יש תמיכה וקשר רציף עם רשויות בכלל ועם רשויות שצריכות את העזרה הזו בפרט אז קודם כל לברך על הדבר הזה ולקוות שהוא אכן ימשיך. תודה רבה, מיכל. אנחנו מסכימים באופן מוחלט על הכול גם על הצורך להרחיב עוד. נגיע, אגב, גם לשם. יש לנו עוד מספיק זמן עם הקורונה, לצערנו, שהממשלה תתפכח גם בעניין הזה ותייצר עוד רמזורים בתחומים אחרים של החיים שלנו. אנחנו נמשיך בזה. אפרופו תלמידים אז בבקשה, נמצא אתנו עומר שחר ונשמח לשמוע את הזווית שלכם. בוקר טוב. קודם כל אני אתייחס למה שאורית אמרה, לגבי הפער הלימודי שזה באמת פער שקשה לצמצם אותו עכשיו. אנחנו לא באמת חזרנו באופן מלא לבית הספר. אנחנו חוזרים ליומיים בשבוע, שלושה ימים בשבוע בקפסולות. לא תמיד אנחנו מצליחים ללמוד עם המורים המקצועיים של אותו מקצוע כי הם לא יכולים להסתובב בכמה שכבות בו זמנית, יש את עניין הקפסולות וההגבלות האלה. אז גם מה שאמרתם לגבי הימים המרוכזים זה באמת גורם לפערים מאוד גדולים ויוצר מצב שבסוף, ביום שאנחנו מגיעים לבית הספר אנחנו גם לא לומדים בזום, המענה הרגשי ניתן, אנחנו מקבלים אותו אנחנו מתרגשים להגיע לבית הספר, פוגשים חברים ומורים, יש קצת שגרה. אבל באותו היום שאר התלמידים, כולל אנחנו, לא לומדים והבגרויות אומרים לנו שעוד חודשיים שלושה נצרך לגשת לבגרויות, ואני לא רואה איך זה קורה. הפערים הלימודיים כל כך גדולים שאי אפשר לכסות אותם ולפחות כרגע אני לא מרגיש מוכן לבגרות, אני לא רואה את זה קורה. אני אמור להיבחן השנה - - - כבר הודיעו לכם כמה אחוזים מהחומר מורידים בכל מקצוע? אתם יודעים? אתם מוכנים לזה? כן. לפי מה שאני יודע הודיעו לנו, אבל עדיין החומר שניתן הוא עדיין גדול מדי לפי - - - אפשר לקבל דוגמה? במה אתה ניגש השנה? אני ניגש במתמטיקה, היסטוריה יש לנו מבחן פנימי, בתנ"ך חיצוני, באנגלית - - - למשל בתנ"ך, חיצוני אתה כבר יודע? כל תלמיד קיבל ממשרד החינוך את המיקוד של החומר? עדיין לא קיבלנו מיקוד של החומר. יש מישהו ממשרד החינוך שרוצה להתייחס לשאלה הספציפית הזו? אני אעשה את זה בקצרה. לא חייבים בקצרה. זה נושא חשוב, אפשר להאריך בו. אני אגיד כך קודם כל אני שומעת את התלמידים, שומעת את המנהלת. ברור לנו ולכולם שטובת התלמידים לנגד עינינו. אנחנו עוד לפני פתיחת השנה ולכן חשוב לי לדייק את התשובה כאן. עשינו מיקוד לחומר וצמצמנו אותו.

והצמצום של זה נמצא כמובן אצל המנהלים והמורים אבל הוא גם נמצא פתוח לעיני כל מי שמעוניין להסתכל, באתר שלנו, של "לומדים בביטחון", ומי שרוצה ולא יודע עד הסוף אז זו הקריאה שלי, להיכנס לאתר ולראות. יש שם ממש על כל מקצוע ומקצוע מה צומצם ומה היה המיקוד. אז אני מזמינה אותך להסתכל. מה זה מה היה המיקוד? מתי נכתב המיקוד הזה? כבר לפני פתיחת שנת הלימודים, מראש צמצמנו ומיקדנו. בהנחה שהתלמידים חזרו רק עכשיו, ואנחנו בתחילתו של חודש דצמבר האם המיקוד הזה יעבור עוד בחינה? האם תבינו שהילדים לומדים פחות שלושה חודשים? האם זה יילקח בחשבון? יש איזה מיקוד אבל אנחנו לא יודעים אם הוא רלוונטי או לא. בשבילך אני שואל את השאלה הזו בבקשה, גברתי. האם אתם הולכים להוציא עוד מיקוד, חדש? אני אגיד שוב המיקוד של ממש תחילת שנה הוא קריטי כי הוא כבר נתן איזשהו מהלך לתלמידים, לדעת איפה הם נמצאים, וגם למורים. דבר נוסף, ותכף אתייחס גם לשאלה שלך דחינו את מועד בגרות החורף בחודש ימים, הוספנו באפריל מועד נוסף זה גם משהו שאתם כבר יודעים, והוא פורסם. פרסנו את המועדים על פני תקופת זמן ארוכה יותר כדי להקל, ואנחנו שומעים את הקולות, גם את המנהלים, גם אתכם, גם את המורים, ואנחנו בוחנים, פועלים לעשות מיקוד נוסף ועוד צמצום, ואנחנו כמובן נעדכן. זה חשוב מאוד. אני חושב שאתם חייבים לעשות מיקוד נוסף.

כי החזרה ללימודים היא מבורכת. אני כל כך שמח שאתם הייתם ערוכים, ושהשר והוועדה קיבלו החלטות כאלה, וככל שיחזרו יותר מהר אנחנו נברך על זה. אבל גברתי, צריך לדעת שהילדים לומדים יומיים בשבוע ועדיין בקפסולות, ועדיין בזום חלק מהם, ואני חושב שראוי מאוד שמשרד החינוך יעשה ויפרסם עוד מיקודים חדשים לכל המקצועות.

אני יכול רק להוסיף לגבי החינוך הבלתי פורמלי מחר בוועדה אנחנו נציג את המתווה שהכנו לחזרה של החינוך הבלתי פורמלי, אבל יש משהו שאני רוצה להגיד בנימה אישית: מבחינת הנוער, אנחנו יודעים שאם אנחנו נגיע לפעילות בלתי פורמלית תנועות נוער או דברים כאלה אנחנו כן נשמור על ההנחיות, אנחנו כן נקפיד, כי אנחנו יודעים כמה זה חשוב לנו וכמה אנחנו לא רוצים שזה ייפסק. יש מרכזים, יש מקומות פתוחים, יש שמירה על ההנחיות, אבל בעיקר יש את הצורך האמיתי של בני הנוער להגיע לתנועות הנוער, לארגוני הנוער, ובאמת ליהנות מקצת היגיון בשיגעון הזה שנקרא מגפת הקורונה. אנחנו נמצאים כל כך הרבה זמן בבית שקצת שגרה וקצת אוויר לנשימה זה בשבילנו להגיע לתנועות, לארגונים וליהנות מזה. תודה רבה, אני מסכים אתך מאוד וזה יפה שאתה אופטימי לגבי האחריות של בני הנוער. אני מחזק אותך בעניין הזה, ובאמת ברוב המקרים הם אולי אחראים יותר מתמונות אחרות שראינו בקניונים השבוע, או דברים אחרים שמקשים מאוד על האירוע. אני קוראת את התקנות האלה,

שילדי כיתות ה' ו-ו' יגיעו לבית הספר, כי זה לא היה ברור מאליו. דובר על מתי שהוא בינואר. דבר שני שחשוב לי לשים פה על השולחן - - - יפה שאת זוכרת את זה. אנשים רגילים לחיות את ההווה. אז אני אזכיר עוד דבר שאולי אנשים לא זוכרים שהמתווה של משרד החינוך בתחילת השנה דיבר על כיתות ה'-ו' על תשע שעות בשבוע. המתווה הנוכחי מדבר על 15 שעות לכיתות ה' ועל 14 שעות ל-ו'. אני אזכיר שהיו פה המון דיונים בדיוק עלז ה. הדרישה שלנו, שלכם, מאוד עיקשת לאורך כל הזמן להוסיף שעות, להוסיף ימים, הילדים לא יכולים לשבת כל כך הרבה שעות בבית. אז אפרופו הדיון שהיה לנו קודם וגם הדיון שיש פה עכשיו אני חושבת שחשוב לשים את זה על השולחן ולהגיד את זה. קודם כל להודות לוועדה, שמבלי שזה היה עולה פה כל יומיים לדיון זה לא היה קורה. אז למישהו יש פה זיכרון ארגוני, מסתבר. עכשיו, עוד כמה בקשות שיש לנו. הוחרגו המורים לספורט אבל המורים לאנגלית לא. אנחנו יודעים שיש חוסר מאוד גדול במורים לאנגלית, גם ביסודי. מה שאמור שלמרות המתווה של משרד החינוך שהילדים צריכים ללמוד אנגלית, ואני מזכירה שבכיתות ה'-ו' הם עוד שנייה עולים לחטיבות הביניים. הם בפער כבר ממרץ. כרגע הם לא ממש לומדים כי לא ניתן. ברגע שמורה יכול לעבור עד ארבע קבוצות, בסופו של דבר הוא לא יכול ללמד את רוב הכיתות של ה'-ו'. אני לא מדברת על ד', ב' ו-ג' שבכלל לא לומדים. אז זו הבקשה שלנו, שיביאו להחרגה את המורים לאנגלית. אנחנו לא מבקשים את כולם, אנחנו מבינים שחשוב שזה יהיה באחריות אמרתי בדיון הקודם, אני מאוד מעריכה את הדרך שמשרד הבריאות עושה את זה ומנהל את זה אבל עדיין, המורים לאנגלית זו בעיה מאוד קשה. אגיד את מה שאמרתי בדיון הקודם מענה להורים וילדים, משפחות בסיכון אני מרגישה צורך לשים את זה כל דיון בתקנות על השולחן. ועוד משהו שהעירו את תשומת ליבנו אליו הוועדה עבדה מאוד קשה לדאוג לתקנות של המפגשים בחוץ. בפועל, מרגע שהילדים חזרו לבית הספר והם לא חזרו לשבוע שלם הם חזרו ל 4-3 ימים, תלוי בעיר, התקנות האלה לא קורות בפועל. לא מיישמים את זה.

הם אמרו אוקיי, הם חזרו.

יחזרו, ומה שעולה אצלנו בשטח מאוד חזק - - - כשאנחנו קובעים תקנות זה לתת לבית הספר כלים. זה לא להגיד לבית הספר היות שדיברנו על קבוצות, אתם חייבים לעשות את זה. יכול להיות שמנהל יגיד אתם נתתם לי ארגז כלים,

אבל ברגע שיש תחושה שכולם חזרו - - - אולי מה שאת אומרת שצריך להדגיש את זה שהתקנות בשטח פתוח קיימות, חשובות, מאפשרות - - - חשובות כי הן באות לתת מענה לא פדגוגי אלא רגשי-חברתי. נכון. ושם גם יש עוד מורים שהם פוגשים. אם כי אני יוצא מנקודת הנחה מהערכתי למנהלים שהם כנראה יודעים שזה כלי שיש להם, שהם יודעים שהם יכולים להשתמש בו, במקביל, בצורה היברידית לצד הלימודים בכיתה. אז בפועל אנחנו מבקשים לשים על זה זרקור. זרקור חשוב. על י' עד י"ב- גם שם, המעבר של מורה עד ארבע קפסולות בעצם משאיר את הילדים בפועל בלי למידה. למרות שהמתווה מדבר על יומיים בשבוע המנהלים אומרים לנו שאי אפשר, לכל היותר זה יום בשבוע. כל המקצועות החשובים, המקצועות שהילדים ניגשים אליהם מוגבר בבגרות בסופו של דבר ממשיכים להילמד בזום. אין דרך לבצע את זה בפועל, גם המעבר של הילדים - - - אני לא שומע את זה - - - הנה, שמעת את זה קודם, המנהלת אמרה את זה.

אני יכול להעיד אני מדבר עם מנהלים, אני רואה בעיר שבה אני גר,

המנהלים והרשות יוצאים מגדרם שהילדים ילמדו חמישה ימים. אני לא מדברת על ה'-ו' דיברה פה מנהלת של ארגון המנהלים ואמרה בדיוק את אותם הדברים. אני לא ממציאה משהו חדש. זה משהו שעולה מאוד חזק מהשטח. גם רם דיבר עליו. יש בעיה מאוד קשה עם העובדה שילדים יכולים לעבור רק שתי קפסולות ומורה יכול לעבור עד ארבע. זה משהו שאנחנו כן מבקשים שתהיה התייחסות אליו. ושוב,

שאינה זלצמן אמרה עכשיו שיצומצם בפועל אז אני מקווה שזה באמת יקרה בפועל. עד פה התייחסותי, ושוב, תודה לוועדה על ההתעקשות על הילדים שלנו. ד"ר אפללו, בבקשה. כמה דברים. אנחנו עובדים מסביב לשעון עם כל הגורמים כדי לנסות ולייצר את הדרך הבטוחה והנכונה לחזרה שונה ואחרת מה-1 לספטמבר. אנחנו רואים שיש עלייה בתחלואה ובכל זאת אנחנו מחזירים את החינוך ביחד כולם, בדרך המקצועית שבה אנחנו מוצאים לנכון, ואנחנו כמובן עושים את הכול בשיתוף פעולה עם משרד החינוך ועם שותפים נוספים. לגבי המעבר של מורים כמו שאמרתי, ב-1 לספטמבר התאפשר מעבר של מורים בין הרבה יותר קבוצות. אנחנו החלטנו שאנחנו לא מסכימים למעבר של יותר משתי קבוצות, ואנחנו מאמינים ואנחנו שומעים שיש צרכים ופתרונות יצירתיים. נעשה חשיבה שוב, יחד עם השותפים שלנו, ונראה איך נוכל להוציא את הדבר הזה לפועל, ואני מאמינה שנצליח, כי שמעתי כבר כמה רעיונות שכן אפשר להוציא את זה לפועל. לגבי כיתות ה'-ו', כן הגדלנו, למשל מעבר של מורים בקבוצה הזו משלוש לארבע. כרגע שלוש זה רק מ-א'-ב', ומעבר של סייעות בגנים. כמו שאמרתי כמה פעמים אנחנו עוקבים אחרי התחלואה ורואים איפה כן אפשר לתת קצת - - - אתם מאשרים את הודעתו של שר החינוך שביום ראשון יחזרו חטיבות הביניים,

זה הקבינט אמור לאשר. מחר זה אמור להיות מאושר. ומשרד הבריאות שלם עם זה? לפי הרמזור, כן. לגבי מפעילים חיצוניים הדבר בבדיקה. לגבי תנועות נוער הרגע יצא מפה איתי, יושב-ראש מועצת התלמידים הארצית. אנחנו גם אתו בדיונים על כל החזרה הזו של תנועות הנוער וארגוני הנוער, גם אתו וגם עם הארגונים והתנועות עצמן. אני מאמינה שנצליח לגבש משהו בימים הקרובים. משהו טוב, שבו נצליח לעשות את החזרה הזו נכונה וטובה. אז לידיעה, שזה ממש מונח על השולחן. לגבי החרגה של מורים לאנגלית החרגנו מורים לחינוך גופני לאור העובדה שתלמידים יושבים הרבה מאוד בבית ולא הגיוני שיחזרו לבית ספר ואנחנו נגיד שמורה לחינוך גופני לא יכול לראות את הכיתות. אנחנו מאמינים שמורה לחינוך גופני יכול לתת שיעור בשטח פתוח, עם מסכה, לשמור על מרחקים, להבדיל ממורה לאנגלית שאפשר לעשות הוראה באנגלית בזום ובדרך אחרת ולא לחשוף את הילדים לעוד מורה. מורה לחינוך גופני זה משהו שהוא מחויב המציאות מבחינת השמירה על הבריאות הנפשית והבריאות הפיזית של התלמידים שמגיעים לבית הספר, של אלה שיושבים בבית ולא עושים שום פעילות גופנית בכלל, בגלל שאין להם אפשרות, אז לפחות בבית הספר שכולם יוכלו לעשות. לגבי מודל הרמזור אז כמו שאמרנו, וישבנו עם משרד החינוך ה - - -של הרשויות תיעשה ביום רביעי, לקראת יום ראשון, כדי לתת לרשויות מספיק זמן להיערך. אנחנו בעצם מחדשים את מודל הרמזור במערכת החינוך, ואנחנו נראה עכשיו איך זה עובד, ונוכל כמובן לדייק את הדברים תוך כדי תנועה. מבחינת עזרה לרשויות שאלת, עזרה לרשויות אדומות, איך להפוך אותן לירוקות, אז יש כל מיני אמצעים שנוקטים. יש הרבה מאוד ירידה לשטח של כל מיני גורמים רלוונטיים של הדסקים, של הפרויקטור של משרד הבריאות לשטח לשמוע את הרשויות כדי לתפור אתם את העבודה הנכונה. אנחנו מתגברים חקירות, מתגברים בדיקות, הקצאת בדיקות בניידות, בדרייב אינים, בווק-אינים בכל הרשויות האלה, בחלוקת סלי מזון, סיוע למבודדים, כמובן תקציבי הסברה, תגבורי חמ"לים מקומיים, מתנדבים וכמובן הגברת אכיפה,

נותנים לרשויות הרבה מאוד כלים כדי לשפר את מצב התחלואה ברשות. חשוב לי להגיד זה לא כדי לשפר את הצבע את הרשות, אלא לשפר את השליטה של הרשות ואת מצב התחלואה ברשות, כי שמעתי היום בחדשות על זה שמדברים שרשויות רוצות לשנות את הצבע שלהן.

המטרה היא להוריד את התחלואה, לעצור אותה מוקדם ולקטוע את השרשראות למניעת ההפצה. יש איזו מדיניות לגבי מורים אם מנהל בית ספר רוצה לערוך, בהסכמה של צוות המורים בדיקות? מישהו יכול לשלוח לו אנשים שייעשו בדיקות מרוכזות בבית הספר? אז אגיד לגבי בדיקות בכל פתיחה כזאת יצאנו בפריסה ארצית גדולה בשיתוף פעולה של פיקוד העורף, כמובן בצוותים של מד"א שעושים את הדברים וקופות החולים, כדי לאפשר פריסה כמה שיותר רחבה, למורים בכל מקום שהם רוצים להגיע ולהידגם. לגבי הגעה של ניידות למסעדות זה דבר שאנחנו כל הזמן חושבים עליו,

בשבוע שעבר חשבנו איך להגביר היענות של מורים להגיע לבדיקות, וזה אחד הדברים שעלה,

הנגשה של הבדיקות למורים. כרגע הקצאת ניידות למוסדות חינוך זה במקרים בעיקר של התפרצויות, מקרים חריגים של תחלואה במוסדות חינוך. מבחינת סקרים זה מאוד תלוי, זו הקצאה של מחוזות. צריך לנהל את כל המשאב הלאומי הזה של בדיקות, אי אפשר שכל אחד שירצה יקבל. כמובן שיש תעדוף לאומי על פי הדירקטיבה של משרד הבריאות שמנוהל על ידי מפקדת אלון, והתהליכים קורים תוך כדי תנועה. אני חושבת שמנהלי בתי הספר וארגוני המורים חייבים לעודד את המורים להגיע ולהיבדק. אנחנו כמובן עושים פיילוטים לבדיקות של תלמידים, כמו שאתם מכירים, לבדוק היתכנות של הדברים ברמה הלאומית. יש הרבה עבודה. עושים, והכל כדי לתפוס את התחלואה ולעצור אותה כמה שיותר מוקדם. נשמח לקריאה שלכם מפה לכולם, גם להורים לאפשר לתלמידים להיבדק, גם לכם לקרוא למורים להיבדק. אנחנו חושבים שזה אחד הכלים האפקטיביים שיש לנו וצריך לנצל אותו,

מקבלים מאוד. חלק מההתייחסויות שלך מאוד אופטימיות. אני מקווה שהקריאה שלך גם לחינוך הבלתי פורמלי, גם לגבי המפעילים שאני מבין שאמרת שזה בעבודה, וודאי החזרה של כיתות ז'-ט', שזה מאוד מאוד משמעותי. מקווים לבשורות טובות בעניין הזה. שתי הערות קצרות. אחת לגבי הסיפור של הבדיקות. אכן אני מקדם בברכה את הרעיון של ניידת לבתי ספר שתגיע כדי לאפשר בדיקות לתלמידים ולצוות החינוכי בכלל. רק הערה אחת יש, למשל, דוגמה ממקום שאתה מכיר, עמק חפר. נאמר לנו שביום ראשון תגיע ניידת. הבעיה היא שלכול בית ספר נותנים שעתיים. בשעתיים 1,300 תלמידים ועוד 200 אנשי צוות לא נראה לי שזה מספיק. כלומר, צריך לשים לב גם לעובדה הזאת. הערה שנייה לגבי שיתוף פעולה של מנהלים. יש לכם שיתוף פעולה מקסימלי רק שיקשיבו לנו. אני גם פונה בהזדמנות הזאת שוב, באמצעות הוועדה המכובדת, להנהלת משרד החינוך להקשיב יותר למנהלים, להקשיב יותר למנהלים. בנושא של קפסולות, למשל, אני מודיע לך באחריות מלאה עם מגבלה של ארבע קפסולות למורה ושתי קפסולות לתלמיד לא ניתן להחזיר תלמידים בצורה רצינית לחינוך העל יסודי לבתי הספר. לא ניתן, פשוט לא ניתן. מנהלים רבים טוענים ובצדק שעדיף לוותר על חזרת התלמידים ליום-יום וחצי, מה שמחרב לנו את הלמידה מרחוק,

ולהמתין למצב שבו מספר הקפסולות הוא יותר מאשר ארבע קפסולות. לכל מורה שיש לו 6-5 כיתות, זה הממוצע בעל יסודי זה אומר 12-10 קפסולות. אתה יכול להציג לנו כיושב-ראש ועד המנהלים תכתובות עם כל המנהלים? איזושהי עבודה שעשיתם שבאמת המסקנה מאששת את מה שאתה אומר? כי עוד פעם כל פעם שאנחנו עולים בזום מתחיל להיווצר מצב שלא משנה מה יעשו תמיד תגידו שזה לא מספיק. אני שומע ממנהלים שהם באמת האימפרטורים, ובעיניי הם הגיבורים של הסיפור הזה, שמצליחים כן לייצר מהדבר הזה. השאלה היא האם - - -מהדברים שלך יוצא עדיף שיסגרו את התיכונים. אני אומר לך שזו טעות להגיד את זה. צריך לשאוף לשפר, אבל בשום פנים ואופן אסור לשמוע מנציג המנהלים שהוא קורא לסגור את בתי הספר כי טוב שבתי ספר יהיו סגורים מאשר יעבדו יומיים. אני לא מסכים אתך. אני חושב שזו אמירה שצריך לחשוב עליה פעמיים. יש פה ניסיון של משרד החינוך, של ראשי ערים, של פיקוד העורף ניסיון באמת מעורר כבוד עם כל הביקורת להחזיר תלמידים למערכת.

אם זה לא מושלם, ואם לא תפתרו את הבעיות עדיף שתסגרו.

זה לא מה שאני אומר. יש פה בקבוצה עוד מנהלים שצופים בי ובך. הם שותפים. אני מודיע לך באחריות מלאה, וחבל שאני לא יכולה לחשוף בפניך את קבוצת הווטסאפ והטלגרם, ויושבת כאן גם אורית גור כהן שתוכל לאשש את דבריי. אני מלא הערכה לאפשרות להחזיר תלמידים לבתי הספר, מלא הערכה לניסיון הזה, אבל אני אומר לך ביושר: ההורים חושבים שהתלמידים חזרו לבית הספר והם לומדים לימודים רגילים ומלאים. לא ניתן לעשות את זה. לא ניתן.

מנשה, אני חושב שמה שחבר הכנסת מאיר כהן התכוון להגיד גם אני עם יד על הלב קיבלתי לא מעט פניות של מנהלים ששתי הקפסולות או ה-2 וה-4 הן מגבלה מאוד קשוחה. נראה לי שבנוסף צריך להגיד שזה לא אומר שעדיף שהם יחזרו הביתה,

אנחנו צריכים בתוך הדבר הזה, אולי, לקרוא לקבינט לאפשר עוד איזושהי פתיחה שתאפשר ללמוד בתוך המגבלה. צריך להעלות את הקפסולות לשש.

עוד הערה אחת ואני מסיים: לגבי היקף החומר לבחינות בגרות. כבר עשרות פעמים אני לא מגזים פנינו להנהלת משרד החינוך בבקשה להקטין את היקף החומר לבחינות הבגרות. לא נענינו. ואני מודיע עוד פעם להנהלת משרד החינוך באמצעותכם אנחנו לא נוכל להכין את תלמידי העל יסודי לבחינות הבגרות אם לא יקצצו ב-50%, כי קפסולות זה 50%. אתה צודק באלף אחוז. אני מבקש להיענות לבקשה הזו, זו לא בקשה מוגזמת. עוד נושא אחד אתה זוכר את הנוסחה הסודית? אנחנו עדיין באי ידיעה של מה היא הנוסחה הסודית. מה היא? אנחנו כבר יודעים שקוראים לה שקד, זהו.

כמוך. ומעורבות חברתית עוד נושא.

לעצמך. רגע, שתי הנקודות של הבגרויות אני מבטיח לך שאנחנו לא ננוח מהן, לא ממה שקרה עם השקד קורונה שבאופן מובהק פגע בתלמידים - - - אתה לא תצליח לקבל את הנוסחה. שמעתי, ובכל זאת אנחנו לא ננוח לא בהקשר של שקד קורונה של הקיץ ובוודאי לא בהמשך הקריאה שיצטרכו לצמצם עוד חומר לבגרויות בתשפ"א. או שיעשו את זה עכשיו או שיחכו לרגע האחרון. אני רוצה להגיד הבנתי שבמשתמע ממה שאמרת קודם שאנחנו בעד הפתיחה של הבלתי פורמלי אז אני רוצה לומר שכל הנושא של תנועות הנוער וארגוני הנוער שוב, לאור העלייה בתחלואה ומה שקורה, אם נפתח את זה זה יהיה בהתאם להחלטה של שר הבריאות ומשרד הבריאות לפי מתווה מאוד ברור ומוגדר. אנחנו כרגע רק בדיונים. זה לא אומר שזה ייפתח היום או מחר - - - עד שאת אומרת משהו אופטימי, פחות מ-10 דקות לוקח לך לסייג את זה? למה להסתייג? אני עדיין אופטימית, אבל צריך להבין שבסופו של דבר זה לא בטוח מה שיקרה. בואו נשמע משהו באותו הקשר. ממש לפני 40 דקות התקשרה אלי מישהי ושלחה לי הודעה:

ואני מפגינה ממש מחוץ לכנסת לגבי פתיחת הפעילות של תנועות הנוער. אשמח אם תוכל להתקשר. שמענו שיש עכשיו ישיבה של ועדת החינוך ונשמח לקחת בה חלק". אז העברתי פה את המספר שלה, נראה לי שזו אחלה הזדמנות לשמוע אותה. אני לא מכיר אותה.

אני אציג את עצמי. קוראים לי שיר ואני עושה שנת שירות בשבט ברק בפתח תקווה בתנועת הצופים. ואני עומר, רכז ואחראי על שנת שירות בגוש דן בתנועת הצופים. קודם כל נעים מאוד וזה כבוד גדול להיות כאן בוועדת החינוך. אנחנו פה נמצאים מחוץ לכנסת ואתם מוזמנים לבוא לבקר. המסר המרכזי שאנחנו רוצים להעביר פה הוא שפתיחת החינוך הבלתי פורמלי הוא לקיחת אחריות, שגם במצב הבריאותי שבן נוער וילד בכיתה יא'-יב' לוקח את האחריות על הריחוק החברתי ועושה את זה עם החניכים שלו ועם החניכות שלו הוא לוקח עליהם את האחריות. לעומת זאת, לא לפתוח את החינוך הבלתי פורמלי הילדים נפגשים, הם נמצאים בגינות, בני הנוער נמצאים ברחובות עם אלכוהול, סמים, עם סיגריות, וכל היוצא מכך. אנחנו לא הבעיה, אנחנו הפתרון לבעיה של בני הנוער, אנחנו הפתרון גם החינוכי וגם הבריאותי. אנחנו מוכנים ורוצים לקחת את האחריות. אנחנו תוהים לעצמנו איך כל דבר אחר נפתח לפני החינוך הבלתי פורמלי שאפשר לקרוא לו החינוך המשלים, ואפשר לקרוא לו בכל מיני שמות אבל זה החינוך פרופר,

זה היום יום של בני הנוער. פשוט אנחנו מרגישים ששכחנו אותם והם מרגישים ששכחנו אותם. שוב אני אדגיש את המסר: יש פה איזושהי לקיחת אחריות שיש לקחת אנחנו הפתרון, גם הבריאותי גם החינוכי. אנחנו לא הבעיה. זה המסר שלנו, ואנחנו חושבים שיש פה איזושהי נקודת אל חזור שבני הנוער במדינת ישראל יחוו אותה במידה ולא ניקח את הצד האחראי,

על פי המתווה ועל פי כללי המרחק ועטיית המסכות. בני הנוער ייקחו את האחריות כי אנחנו בסופו של דבר מדברים על חינוך ועל זה שאם אנחנו רוצים שבאמת יהיה פה מצב בריאותי טוב יותר והאזרחים צריכים לקחת אחריות, בני הנוער ייקחו את האחריות אם ניתן להם אותה, והם ייקחו אחריות על עוד תלמידים. אין דוגמה יותר טובה מנציגות בשטח. גם אתם נמצאים עכשיו מחוץ לכנסת, גם פניתם אלינו לפני 40 דקות אבל היה לנו חשוב לתת לכם לדבר. אני לא יודע כמה חבר'ה אתם שם אם יש לכם יכולת להראות

עצמכם. הם מסתכלים עליכם בטלפונים. הם פה אתנו.

כבר כמה חברי כנסת שאתנו. לשים את בני הנוער בלי מסגרת חינוכית - - - אני חייב להסיר את הכובע.

מעורבות אזרחית פוליטית, לא מפלגתית מאוד מרשימה. זה באמת נראה לי דוגמה נפלאה לאקטיביות של בני נוער. אני רק מבקש שבין כל חברי הכנסת נמצאים שם חברי הכנסת רם שפע ומאיר כהן יצטרפו גם לתומכים. אנחנו מזמינים אותם. אנחנו כאן גם מחר ומחרתיים ואנחנו באמת מחכים. נגיע, נגיע. יישר כוח גדול,

לקחתם חלק בוועדה, והקריאה שלכם למשרד הבריאות מקשיבים לה. תקראו לשאר תנועות הנוער, חשוב מאוד. אנחנו קוראים לשאר תנועות הנוער ולכול מי שהחינוך הבלתי פורמלי חשוב לו. תודה רבה, אנחנו סוגרים את הדיון ומעלים להצבעה. מי בעד תקנות מספר 9? הנוסח לפניכם. הצבעה בעד 2 נגד אין נמנעים אין התקנות התקבלו.

ניפגש פה מחר ליתר התקנות. תודה רבה, ישיבה זו נעולה.

ננעלה בשעה 13:14.